אנחנו פותחים את ישיבת הוועדה,

י"ז באב תשפ"א, 26 ביולי 2021. אנחנו פותחים אותה למעשה בחמש דקות איחור, נתנו אפשרות למי שהיה צריך להגיע שיגיע, כרגע אני רואה שמי שהגיש את הנושא החדש, חבר הכנסת שלמה קרעי,

הוא יודע על הישיבה? והוא הוזמן וידע על הישיבה. היועצת המשפטית, תנמקי למה זה לא נושא חדש. טענת נושא חדש נטענה לגבי שינוי בנוסח שחל לעומת הנוסח בקריאה הראשונה. הנוסח שבקריאה הראשונה דיבר על כך שילדו של העובד מצוי בבידוד והנוסח תוקן ואומר שילדו של העובד שהיה

בגלל חובת בידוד, בעצם המקור של השינוי היה רק תיקון נוסחי, אני לא חושבת שהייתה פה שאלה של מהות, לכן לדעתי לא מדובר בנושא חדש.

בדקתם? אנחנו נחכה לו שתי דקות. אתה מחליף את יבגני? אני בארבע צריך להתחיל.

אנחנו נחכה לקרעי עד חמישה לארבע, אני גם אגביל אותו בזמן מבחינת הנימוק ואז אנחנו נעלה להצבעה. אתה משתתף פה, אתה מחליף את חבר הכנסת סובה? כל עוד אין פה אף אחד. אז אנחנו נחכה עד חמישה לארבע. בינתיים אני אמסור הבהרה על שני דברים שהיו בישיבה הקודמת בבוקר. אני אקריא את ההבהרה. בישיבה הקודמת, כאשר הועלה נושא הקמת הוועדה המשותפת לעניין הכרזה על מצב חירום הקראתי כי נציג האופוזיציה מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט בנוסף לנציג הרשימה המשותפת יהיה נציג מהליכוד או מהציונות הדתית. מאחר שהסיעות לא מסרו את העדפתן הנציג יהיה מסיעת הליכוד. כמו כן נפלה טעות סופר בסדר היום באשר להצעת החוק שמספרה פ/432/24 שהובאה בפני הוועדה לשם קביעת ועדה לדיון. ההצעה שהנוסח שלה היה מונח בפניכם היא תיקון לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ולא לחוק הביטוח הלאומי. יתר הפרטים בשם ההצעה ובמספרה היו מדויקים.

ההבהרה. גם אפשר לומר ששתי ההצעות שייכות לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולכן החלטת הוועדה היא רלוונטית וגם ההצעה הייתה מונחת על השולחן בפני חברי הכנסת וגם ה-פ' נכון וגם השם היה נכון, למעט שתי המילים האלה. כן, טעות סופר, קורה. אנחנו נחכה עוד קצת יותר מדקה ונעבור להצבעה. (הישיבה נפסקה בשעה 15:52 ונתחדשה בשעה 15:54.) אנחנו נעבור כרגע להצבעה. מי בעד הנושא החדש? ירים את ידו.

נושא חדש. התיקונים שחבר הכנסת קרעי ביקש לקבוע

התיקונים שביקש חבר הכנסת קרעי לקבוע לא נופלים בהגדרת נושא חדש. רביזיה.

כשייקבע. אוקיי, רביזיה, אז אנחנו נקבע זמן לרביזיה. נעלנו את הישיבה, תודה רבה.